שלום,

אנחנו נמצאים בדיון נוסף,

בהצעת חוק חיסיון על טיפול נפשי בתהליכים

חקיקה), התשפ"א-2021,

בדרך כלל דרג ניהולי. אני חושב שאנחנו צריכים לדעת מה הגבול הנמוך של הדרג שיוסמך. בהחלט. בוודאי דרג ניהולי שבדרך כלל מתעסק עם חומרים חסויים,

אני מבקש שכולנו נתכונן לדיון הזה. החוק הזה יקודם אני לא יכול להתחייב אם אנחנו נשלים אותו במושב הזה,

אבל אחרי העברתו בקריאה ראשונה, אני

היא ביקשה בסוף כן להתמזג.

מה שאת רוצה. את לא חייבת למזג גם את שלך בגלל ששלה מתמזגת. את יכולה להחליט מה שאת רוצה. אבל אני הייתי בעד למזג.

את זה סגרנו. האם ישנם עוד דברים שדרושים לנו להבהרה בין מה - - - כן, אז רק לנושא של מה שהולך להיות בקריאה שנייה ושלישית, נושא חשוב נוסף לנושא של קטינים. כמובן,

אנחנו נלך עם הנוסח המקורי של ההצעה, ואנחנו יודעים שלקראת קריאה שנייה-שלישית אנחנו צריכים לשנות את הנוסח. נעבור על זה כשנקריא.

נראה מה פתוח בו, נבהיר איזה נוסח נלקח על ידנו.

גם שמענו עמדה מסתייגת של הסנגוריה הציבורית שקולה כאן בהקשר הזה הוא חשוב מאוד.

נדבר. בעיני זו אחת מהסוגיות הכי גדולות לשנייה-שלישית. ואני אומר עוד פעם: יכול להיות שהדיון גם יתייתר כי נגיע למסקנה

אישור החוק הזה, נקודת המוצא שלו שיש חיסיון. וזה לא מצב של איזון המשוואה. נקודת המוצא היא שיש חיסיון, שלא החוקר ולא התובע ולא הסנגור, צריכים לקבל את החומרים האלה. עכשיו אנחנו באים ואומרים: מתי אנחנו מסיגים לאחור את העיקרון הזה? אין בעיני ממש שום זכות קנויה בשלב

החקירה שבו כשנפגע לא רוצה שיפגעו בחסיון שלו, הולכים לבית משפט. אז לא הולכים לבית

אדבק בשיטה שאני מתכוון לקדם בה את החוק

חבר הכנסת בגין, שאלה ואז אנחנו ניגשים לכן אני אומר שאין מה להתייחס לסוגיות האלה התייחסות עניינית, כי אנחנו רק מסמנים את מה צריך להידון בסיבוב הבא. כשהפרקליט הבכיר עומד בפני ההחלטה הזאת או מי שהוא הסמיך

בבקשה. הצעת חוק חיסיון על טיפול נפשי בהליכים משפטיים שעניינם עבירות מין (תיקוני חקיקה) תיקון פקודת הראיות 1. "בפקודת הראיות ,

(א)בסעיף 49 (1)אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1)על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין ראיה על דבר

אני גם אומר לפרוטוקול: אין בזה שום הקרנה על מה אמרה הוועדה. אני מציע להישאר עם הנוסח כרגע המקורי של הדרוש, תוך אמירה ברורה שהסוגיה הזו לא נידונה בוועדה לעומקה. חשוב לי להדגיש, זה שזה יעבור בקריאה ראשונה עם דרוש

אני חושבת ונדמה לי שמייצרים כאן בתוך הסבר מאוד מאוד ספציפי, שקשה להתווכח עליו, של נפגעות עבירות מין שבאות מדברות בתוך הקשר של טיפול נפשי, וחושפות את צפונות לבן שזה משהו מאוד תחום

את הניסוח נעשה כבר בפעם הבאה.

אדוני, אם אפשר להתייחס? כן. אבל חברות, אם הדיון הוא מהותי. במשפט. כן.

אני רוצה להזכיר את הנושא של היקף הגילוי. אני לא ראיתי שבנוסח הזה יש התייחסות, תזכורת למקבלי ההחלטות שהיקף הגילוי לא חייב

(ה)"בהליך פלילי

התלבטנו אם צריך לכתוב פה בשלב החקירה ולאחר הגשת כתב האישום או שכשאנו כותבים בהליך פלילי, זה אומר שזה כולל הכול. נילי, לשיקולכם. אני חושבת שזה כולל הכול. קיימנו דיון

והוא לא שוקל את הפגיעה האפשרית בנאשם על ידי זה שלא מעבירים לו.

המבחן עצמו קיים בסעיף קטן א, התוספת כאן היא שבעבירות האלה, בתוך המבחן, גם בית המשפט - - - גם.

אני בסעיף 50 שהוא הסעיף של הפסיכולוג. "(א1)על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין ראיה על דבר הנוגע לנפגע עבירה בעבירת מין או אלימות חמורה המנויה בתוספת הראשונה א' חלק א' בחוק זכויות נפגעי עבירה, שנזקק לשירותו של פסיכולוג-מומחה, יחולו הוראות אלה:" יש לי רק שאלה אחת לצורך ההבנה: בפקודת הראיות יש לנו הבחנה בין 49 שזה רופא, ו-50 זה

פסיכולוג מומחה, ונתקן את זה בעתיד לפסיכולוג. וגם פה צריך להוריד את הממונה בכיר אחד.

נעשה את התיקונים בכל הסעיפים לפי מה שאמרנו, נחוצה

אם דיברנו על חיסיון מוגבר,

אם לא עומד לרשותן של הנפגעות סיוע משפטי. בייחוד כדרך אגב, אם יש פה קבועי זמן קצרים. יש קבועי זמן קצרים בגלל

ובדבר זכותו כי יינתן לו זמן סביר בנסיבות העניין להתייעץ עם עורך דין או לקבל סיוע משפטי שהוא זכאי לו ולשקול את עמדתו," ההבדל בין הסעיף הזה לבין הרישא בסעיף קטן ב', היא אומרת שעל החוקר יש את החובה לתת את

וכאן, הוא חייב גם ליידע אותו בדבר זה שיש לו את הזכות

תקנות פה לוקחות ארבע שנים לפעמים.

כן, רשאים לקבוע. כי אחרת, גלעד, זה מחכה וזה יהיה אות מתה. בסדר.

לא, זאת לא העמדה וזה לא מה שניסיתי לומר. אבל לדבר על גם ליידע, גם לשמוע את העמדה, ואחר כך להסביר מה בדיוק מבין החומרים - - - תביאו הצעה. אתן חייבות להביא איזושהי הצעה מניחת דעת. הבאנו הצעה. אנחנו צריכים עוד לדון עליה. אבל יש לנו בוודאי הצעה. אנחנו מבינים את הצורך, אבל גם חייבים להבין שלצד זה שכולם מבינים שיש הליכי מעצר וזה לחוץ. במציאות זה טירוף, לא פחות מזה. אז לכן אנחנו הצענו מתווה שתהיה הבעה בכתב, כדי שגם תהיה לה את האפשרות לשטוח את הטענות שלה, וגם שהפרקליט יוכל לשקול את הדברים כשהוא עורך את האיזון. וגם כמובן כשאנחנו נצטרך לתקן - - - חברות, הכול בסדר. אתן תביאו את ההצעה, נדבר עליה לקראת שנייה ושלישית. אני חושב שאתן אומרות לנו: אתם קצת לא מתכתבים עם קרקע המציאות. ההצעה שהיא תגיש את עמדתה בכתב היא זו שלא מתכתבת עם קרקע המציאות.

נדבר על זה. בסדר. נדבר על הדברים. אני רוצה להוסיף שגם כן יש לנו כוונה לתקן את הנחיית פרקליט המדינה, וזה חשוב אולי שנגיד את זה כאן, ביחס למה קורה במצב שבו מתלוננת מתנגדת לחשיפת החומרים ועל המשמעות של הגשת כתב אישום בסיטואציה כזאת. אלה דברים שבוודאי נידרש לעשות עליהם עבודה ולהתייחס אליהם. זה ברור לי. אני רק רוצה לבקש מכם לקחת בחשבון שמבחינתנו הסעיף הזה, כבר מבטא איזון למול מה שראוי היה להיות. כי מבחינתנו אם בשלב החקירה עומדת לנפגעת הזכות לגשת לבית המשפט, אז מן הראוי היה שבשלב הזה שמועברים החומרים הרגישים למי שאולי הנפגעת רואה כפוגע בה ואני לא נכנס פה, עומדת לו חזקת החפות ואנחנו גם לא יכולים להתעלם. בעולם אידאלי, היה פה עוד שלב של הליכה לבית המשפט. אז זה כבר איזון. אז אל תבקשו מאיתנו יותר מדי איזונים על גבי איזונים על גבי איזונים. השמיעה של הנפגעת בשלב הזה לא תהיה סמלית, לא תהיה סמלית, אתם תצטרכו לשכנע אותנו - - - אנחנו רוצים שהיא תהיה ישימה, שהיא לא תמנע מאיתנו להגיש כתב אישום במועד. אין בעיה.

אני רק מאותת לכם לקראת הצעתכם במקום שבו נרגיש שמה שאתם מבקשים זה קצת לצאת לידי חובה, ולומר יידענו אותה במה עובר למי שאולי היא רואה כפוגע, לא נלך עם מחווה סמלית של יידוע, יצטרך להיות פה משהו קצת יוצת מהותי. בואו לא ניכנס לזה כי אנחנו נדבר על זה. איילת, את רוצה להעיר הערה קצרה לעניין זה? אני רוצה לצאת להצבעה. בזמן היידוע הזה, היא כבר מיוצגת? יש כבר עורך דין איתה?

לפעמים כן, לפעמים לא. אם היא לא הייתה מיוצגת יש לה - - - אם יש לפעמים ולפעמים לא,

ובאותם מקרים שהיא לא הייתה מיוצגת, יצטרכו עכשיו בלחץ להתחיל לחפש עורך דין ולפנות לסיוע המשפטי וזה ייקח זמן. בשביל זה אתם קיימים.

אבל צריך ליידע אותה שיש לה זכות לסיוע, והיא צריכה למצוא אותנו ולהגיע. כי לנו לא מעבירים את הפרטים שלה. אבל זה חלק ממה שנאמר. זה חלק מהטירוף, נכון. לכן יש לנו הצעה אחרת שנגיע אליה בהמשך. לקראת שנייה-שלישית, תודה.

עם כל הכבוד לפרקליטות, אני חושבת שלהביע עמדה לפיה אין לנו פניות לדבר עם המתלוננת לפני הגשת כתב אישום, היא בלתי סבירה לחלוטין. זו לא הייתה הכוונה. חברותיי. זאת האמירה אין לנו זמן לדבר עם המתלוננת, אז שתעביר - - - - - - נעשה סיכום גם עם הארגונים וגם עם הפרקליטות.

חברותיי, בואו. אבל זאת האמירה ואני אומרת שזו עמדה - - - חברותיי, חבל להתווכח מה האמירה או לא, כשאנחנו עוד לא בדיון. נגיע לנושא הזה. יש לנו עוד את פסקה 2. נכון. התיקון של התוספת השלישית לחוק זכויות נפגעי עבירה וזאת בעצם סוג של תוספת פורמאלית. בעצם כתבנו את כל הדברים שמיידעים, עכשיו כותבים את זה בצורה מקוצרת גם כאן. (2) (א)"תחת העמודה "השלב בהליך הפלילי" יבוא: "בקשה להסרת חיסיון מראיה לפי סעיפים 49, 50 או 50א לפקודת הראיות, הודעה על זכויותיו בנוגע לוויתור על החיסיון והבעת עמדה בהליכי גילוי הראיה לפי הוראות סעיף 13א," שכרגע קראנו ולגבי נפגע עבירת מין כאמור בפרט 11א לתוספת לחוק הסיוע המשפטי," שזה מי שיהיה זכאי לסיוע משפטי התשל"ג 1972 "גם זכותו לקבלת ייצוג, ייעוץ וסיוע משפטי לפי אותו פרט. (ב)תחת העמודה "הגוף מוסר המידע" יבוא: "הגוף החוקר או התובע". סעיף (ב) זה יהיה מי שיודיע את הדברים האלה לנפגעת.

טוב, חברותיי, אנחנו ניגש להצבעה. אני מודה כמובן לחברת הכנסת רוזין ולחברות הכנסת המציעות האחרות, לנציגות משרד המשפטים, הפרקליטות, יתר משרדי הממשלה המעורבים, הסנגוריה הציבורית, וכמובן כל הגופים והארגונים האזרחיים. מה שאני רוצה לבקש מכם בטרם נצביע, זה שאם ישנן סוגיות שאתן חושבות שצריכות ליידון, לא פרט כזה או אחר, אלא סוגיות שצריכות ליידון בדרך אל השנייה-שלישית שלא הזכרנו אנא יידעו אותנו מראש לפני חידוש הדיונים כי יש פה הרבה מאוד עבודה של חברת הכנסת המציעה, המובילה, הייעוץ המשפטי של הוועדה, המשרדים, הסנגוריה הציבורית. נשמעה כאן אמירה חשובה שיהיה גם דין ודברים עם ארגוני הסיוע. סמנו לנו דברים שצריכים עוד לעבוד עליהם בדרך אל חידוש הדיונים. הערות שלכם לפני ההצבעה? חברותיי, אפשר להצביע?

אנחנו ניגשים להצבעה על הצעות חוק חיסיון על טיפול נפשי בהליכים משפטיים שעניינם עבירות מין (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021. ההצעה המובילה של חברת הכנסת מיכל רוזין פ/24/464,

מוזגו הצעות החוק של חברת הכנסת מירב בן ארי וחברת הכנסת אבתיסאם מראענה. מי בעד? הצבעה אושר.

תודה לכולן על העבודה המאומצת. תודה חברותיי. יישר כוח חברת הכנסת רוזין, תודה לכולם. המשך שבוע טוב. הישיבה ננעלה בשעה 15:49.